בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. חלק מן הישיבה תוקדש לנושאים השונים של החקלאות, אבל לפני כן יש לנו הצעות לסדר של שני חברים, של בצלאל סמוטריץ' ומיקי לוי, בבקשה. בוקר טוב, אדוני יושב-הראש.